אני מחדש את הישיבה, אנחנו בעצם סיימנו בבוקר דיון על הצעת חוק הבנקאות (הרחבת מקורות המימון לתאגידים חוץ-בנקאיים העוסקים במתן אשראי). אני רוצה לומר כמה מילים לפני שנעבור להצבעה על החוק ועל ההסתייגויות. הדיון התמקד בהרבה מאוד סוגיות חשובות מאוד, ואני חושב שאולי צריך לסכם את מה שאנחנו עושים פה. אני חושב שיהיו לזה השלכות מאוד משמעותיות וחיוביות למשק הישראלי. אנחנו דיברנו כאן הרבה מאוד על משכנתאות. אבל מעבר למשכנתאות צריך להבין שהמהלך הזה שאנחנו עושים כאן פותח גם את התחרות באשראי לעסקים, גם לעסקים קטנים וגם לעסקים בינוניים,

גם לעסקים גדולים יותר. אני חושב שכולם מבינים וכולם מסכימים שמחנק האשראי הוא אחד המחסומים הכי גדולים להתקדמות הכלכלה והתקדמות העסק. ולכן אנחנו עושים פה שני דברים חשובים מאוד: אנחנו מכניסים פה תחרות גם לשוק האשראי העסקי, וגם לשוק האשראי למשכנתאות. אנחנו מורידים כבלים מגופים חוץ-בנקאיים שיאפשרו להם לעבוד ולפרוח. עושים את זה באחריות, ואני שמח מאוד שהחקיקה הזאת באה ביוזמתה של הממשלה ובהסכמה של כל הגורמים, של כל הגופים. ובאמת יש לי ציפייה שבקרוב מאוד, אנחנו נראה גם את שינוי התמהיל באשראי בין בנקים לבין חברות כרטיסי אשראי לבין גופים חוץ בנקאיים נוספים בשוק העסקי, בשוק האשראי העסקי, וגם בשוק המשכנתאות. אני רוצה לעבור להצבעה ומאוד מקווה שלא יהיו לנו הסתייגויות או לא יהיו הרבה הסתייגויות, ונוכל לקדם את החקיקה הזאת מהר ככל שניתן, כי אני מזכיר לכם שבחוץ יש אנשים שמחכים לאשראי הזה, מחכים להוזלת - - - עוד פעם אתה רוקד לנו על המצפון? כן.

אנחנו - - - לאשראי הזה מחכים - - לא, זה לא נכון - - - - - להוזלת ריביות. זה לא נכון להגיד לנו את הדבר הזה. ואני מאוד מקווה שנעשה את זה מהר. בבקשה, אייל. אני לא קיבלתי הסתייגויות, השאלה אם

איפה ששלמה קרעי נתן. שלמה קרעי, נכון. לי לא הגיעו הסתייגויות. לכן אני בא ואומר: האם לחברי הכנסת כאן יש הסתייגויות? יש לי הסתייגויות. אתן לך את שלי, ובינתיים אחר כך תמשיך עם של קרעי. אמרתם שזה מכולם: לפני סעיף 1, יבוא סעיף מטרה: "מטרת החוק להסיר את כל החסמים להתרחבות פעילותם ספקי אשראי חוץ-בנקאיים". זהו?

קצר ביקשת. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה לא אושר אני גם לא עושה לך התייעצויות סיעתיות. בגלל שאנשים מחכים בחוץ. מעריך את זה מאוד. חוץ-בנקאי. מחוץ לבנק. לחילופין, מטרת החוק לאפשר ללקוחות המערכת הבנקאית להעביר את פעילותם הפיננסית מבנק אחד לאחר, באופן מקוון,

מהיר ובטוח וללא עלות.

הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף 1(1), אחרי המילה "בבורסה" יבוא "לניירות ערך". מי בעד?

הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף 1(2), לאחר המילים "מתן אשראי", יבוא: "לגופים חוץ-בנקאיים".

הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. בסעיף 1(2)(ב), במקום "15 מיליארד שקלים חדשים" יבוא "20 מיליארד שקלים חדשים". מי בעד?

הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. איפה החוץ-בנקאיים,

לחילופין, במקום "15 מיליארד שקלים חדשים" יבוא "25 מיליארד שקלים חדשים".

בסעיף 1(2)(ב), אחרי המילים "בראשות ניירות ערך", יבוא "ועדת הכספים של הכנסת".

הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה, דרך אגב. אתה באמת שואל?

בסעיף 1(2)(ב), בסופו יבוא המילים "ורשות ניירות ערך" זה לעניין הגדרת מאסדר.

אני רוצה לתת לך כמה. מי בעד?

במקום "270 ימים" יבוא "280 ימים" מי בעד?

אין בעיה, בסדר. אתה יכול גם לא לבקש התייעצות, אם הוא פה באזור,

לא, הוא לא נמצא פה. בגלל זה אני רוצה שהוא ישלח את זה לפחות ליועץ שלי, שנוכל להקריא את זה.

אם הוא יבוא תוך כדי, אז אין בעיה.

אחרי פסקה 3, תבוא פסקה 4: "גופים חוץ-בנקאיים יחויבו לפתוח סניפים בעיקר בערי הפריפריה הגאוגרפית והחברתית".

אחרי פסקה 3, יבוא פסקה 5: "הלוואות משכנתא בגופים חוץ-בנקאיים יינתנו לכל הפחות ל-35% מהלקוחות שאינם מסורבי משכנתא בגופים הבנקאיים".

כרגע הסתיימו ההסתייגויות לסעיף 1. אפשר להצביע? אחר כך יש עוד סעיף? יש את סעיף 2 שהוא סעיף התחולה. אוקיי, אז בואו נצביע על 1. אוקיי, ואחר כך אני אבקש התייעצות בשביל לחכות לשלמה.

אז אני מבקש להצביע על סעיף 1 לחוק, מי בעד הסעיף? הצבעה אושר

יש הסתייגויות לסעיף 2? אני נמנע, שכחת לשאול. אתה נמנע? אוקיי, אז יש אחד נמנע. לסעיף 2, המילה "לא" תימחק.

הסתייגות.

לא התקבלה. בסעיף 2, חבר הכנסת אזולאי, אתה רוצה להחליף את הנוסח, כי כרגע זה תחולת החוק כי רק לאחר שמענקי הקורונה לעסקים שנפגעו יועברו לאותם עסקים, או שאתה רוצה לקבוע תחילה? תחילה.

תחילה. תחילת החוק. "תחילתו של חוק זה לאחר שמענקי הקורונה לעסקים שנפגעו יועברו לאותם עסקים".

מי נגד ההסתייגות?

על ההסתייגות הבאה?

אז תן לו להקריא אותה רגע. - - - על כל ההסתייגויות, לא השארת לי הצבעה אחת.

מזל שהגעת, כל ההסתייגויות נפלו באמת פה אחד.

גם סעיף תחילה. "תחילתו של חוק זה לאחר מתן הוראות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון". התייעצות סיעתית?

חוזרים ב-15:02. (הישיבה נפסקה בשעה 14:57 ונתחדשה בשעה 15:00.

יכול להצביע על ההסתייגות שלך, ינון?

ההסתייגות האחרונה של חבר הכנסת ינון אזולאי, מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות?

יוכל להנפיק תעודות התחייבות בשיעור של 20 מיליארד, ותאגיד שלא מתקיים האמור לגביו,

אוקיי, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

אושר ההסתייגות לא התקבלה.

טוב, זה יהיה בסוף לפני סעיף 1, אבל לא משנה. בסעיף 20(א)(א),

החל במילים "אלא אם כן" תימחק. ובסופו יבוא "על האף האמור בסעיף 2, בסעיף 20(א) לחוק זה, תאגיד בנקאי שהחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי אחר או בתאגיד אחזקה בנקאית, רשאי להמשיך אמצעי שליטה באותו תאגיד עד תום שנתיים מיום התחילה".

מי נגד? הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. גם סעיף נוסף אחרי סעיף 1: "אל אף האמור בחוק זה, כלל המאסדרים יפעלו לגבש שקיפות ללקוח בעת לקיחת משכנתא, בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים, כך שההצעה ללקוח תכלול את הריבית הגלומה בתמהיל הכולל".

מי נגד?

טוב, איל, אז אני יכול להעלות את סעיף 2? כן. סעיף 2, מי בעד הסעיף? מי נגד? הצבעה אושר הסעיף אושר. החוק מוכן לקריאה שנייה ושלישית למליאה. וחבר הכנסת גפני, בירכת אותי היום שלוש פעמים. לא, אני אחזור בתשובה. זה לא - - - זה בכלל לא מובן מאליו. אבל אני רוצה רגע לסכם ולהגיד שבאמת החוק הזה הוא חוק חשוב מאוד, חשוב גם לעסקים, גם למשכנתאות.

החוק שהעברנו עכשיו. הוא יוריד, הוא אמור להוריד באופן משמעותי את הריביות באמצעות פתיחת התחרות. היום גם ביטלנו את ההיטל על העסקת העובדים הזרים. זה היה חשוב מאוד. שזה אני מאוד מקווה שיתגלגל בסופו של דבר להוזלת המחירים לצרכנים בכל התחומים, כי בעצם לא נשאר היום שום ענף שעליו יש היטל על העסקת עובדים זרים. זה גם משהו שחשוב שעשינו. גם הדיון על לשכת הפרסום הממשלתית, ראינו פה הרבה מאוד סיבות לדאגה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. אני חושב שבסך הכול היה - - - נהניתי היום בוועדת הכספים. בדיוק מה שבאתי להגיד, בסך הכול היה יום מוצלח,

עוד יום סטנדרטי. אל תגזים, ולדימיר. ולדימיר, ולדימר, עם כל הכבוד.

אני יותר שנים ממך ואני אומר לך, לפעמים זה לא ככה. היו פה גם הרבה מאוד הסכמות, שזה גם לא מובן מאילו. בסדר, היו דברים חשובים,

לכן אני - - - למשל החוק שאתה מביא מחר, שהולך לקצץ לוועדת הכספים את הכנפיים. נדבר על זה. בסדר, לא חשוב. אני רק רציתי לדעת, ראיתי שעשיתם שינוי בסדר היום. והעברת למחר את הנושא הזה של הסיגריות האלקטרוניות.

מצאת איזה פתרון עם הבעיות שעלו בדיון? ביקשתי להכניס שני תיקונים עיקריים, אחד זה להשוות את הנוסחה של הסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות לנוזל, כדי שתהיה אותה שיטה. שאז זה יעלה רק 70 או 80 שקלים במקום 250, כמו שרצינו בהתחלה,

הנוער ימשיך להיות במקום הזה. ואז, חבר הכנסת ינון אזולאי, חייב לדברר אותי,

לא לדברר, אני מסביר לאנשים את מה שאתה מסתיר. כן, אני לא מסתיר כלום. לא, אבל זאת התוצאה. והדבר השני, חברת הכנסת גפני - - - פה הוא יכול לדבר כפול, בגלל שהוא מייצג גם אותי. אז למה אתה מדבר? וגם את שלמה קרעי. אז למה אתה מדבר?

זאת באמת שאלה טובה, אני שואל את עצמי גם - - - והדבר השני שביקשתי לעשות זה לשנות את החישוב של ערך לקופסת סיגריות, במקום 0.7 מיליליטר, למיליליטר אחד. כי הנוסחה שהוצגה לנו בעצם מסתמכת על ג'ול שכבר לא קיים, ואז זאת הייתה פשוט פרסומת של ג'ול, וכל בר דעת שפעם החזיק סיגריה ביד מבין שסיגריה אחת זה הרבה יותר מעשר שאיפות. זה בין 15 ל-17 שאיפות. לכן זה הרבה יותר - - - אגב, גם מי שלא החזיק. כמוני. גם מי שלא החזיק. אתה גם מדברר אותו? אל תיקח לי את התפקיד, עד שיש - - - זה בסך הכול, הרי המטרה שלנו היא להטיל מס זהה, ולא מס עודף. ולכן שתי הפעולות האלה שעשינו, אני חושב שאנחנו עושים צדק ועושים מס זהה למוצרי האידוי למיניהם, לבין מוצרי הסיגריות הרגילות. אני נועל את הישיבה היום, וניפגש מחר בשעה תשע. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 15:05.